ברוכים הבאים לישיבת ועדת העבודה והרווחה, ב' בתמוז. בנושא הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים), בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת. מי בעד פתיחת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נפתחה. אנחנו עכשיו מבקשים מהיועצת המשפטית, נעה בן שבת,

אנחנו נסביר למה ביקשנו את הרוויזיה. הזכרנו שיש פה שלושה חוקים שמתקנים אותם. אחד מהם הוא חוק שירות לאומי אזרחי. החוק הזה, הזכרנו, שהוא עומד לפקוע ב-30 ביוני, אבל גם אחרי פקיעתו, מי שמשרת, יש הוראה בחוק שאומרת שמי שמשרת חובות החוק ימשיכו לחול עליהם עד תום שירותם. וכיוון שאנחנו, ההוראות פה הן נועדו באמת לאפשר איזה שהיא הגנה על התשלומים שמשולמים ממשרד הקליטה למשרתים כאלה, ואם יש כאלה, אז ראוי שההגנה הזאת תינתן להם. אז אנחנו מציעים להוסיף הוראה של תחילה ולהציע שתחילתו של סעיף 2 שנוגע לחוק שירות לאומי אזרחי, יהיה ביום י' בתמוז התשפ"ג (29 ביוני 2023). ואז אנחנו לא נדאג.

הרי אין ודאות מתי החוק הזה יעבור,

מתי הוא למעשה ייכנס לתוקף. אבל תחילתו של הסעיף הזה, גם אם החוק יתעכב משום מה, תחילתו של החוק תהיה ב-29 ביוני.

ב-30 ביוני כשהוא יפקע ממילא זה יהיה חלק מהזכויות שאותם משרתים בשירות לאומי אזרחי ימשיכו להיות זכאים להם בתקופת שירותם. זה צריך הצבעה נפרדת? לא, צריך לאשר את זה כדי לאשר את הצעת החוק. כן, אבל מה עם התוספת שביקשנו? התוספת של התקנות נמצאת פה. היא מצויה פה בפסקה 3 שאומרת כך. 1. (3) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה) שר הביטחון רשאי לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו גם על תשלומים למטרת קיום המשולמים לחייל המשרת בשירות סדיר ממשרד ממשלתי שאינו מנוי בסעיף קטן (א); תקנות כאמור ייקבעו לאחר התייעצות עם השר הממונה על המשרד הנוגע בדבר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת." זה לגבי חיילים. יש לנו הוראה דומה בסעיף 2(3) שאומרת: 2. (3) אחרי פסקה (3) יבוא: "(4) השר רשאי לקבוע כי הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על תשלומים למטרת קיום המשולמים למשרת בשירות לאומי-אזרחי ממשרד ממשלתי שאינו מנוי בפסקה (1); התקנות כאמור ייקבעו לאחר התייעצות עם השר הממונה על המשרד הנוגע בדבר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת." ופסקה (3) גם לסעיף 3. 3. (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) השר רשאי לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו גם על תשלומים למטרת קיום המשולמים למתנדב ממשרד ממשלתי שאינו מנוי בסעיף קטן (א); תקנות כאמור ייקבעו לאחר התייעצות עם השר הממונה על המשרד הנוגע בדבר ובאישור הוועדה." יש לנו כבר באותו חוק הגדרה של הוועדה.

קראתי את זה בשר הביטחון, לגבי התשלומים של החיילים. אין שם הגדרה של שר בחוק הקיים, אז כתבנו שזה שר הביטחון. אני חוזרת לסעיף 1(3). אז אנחנו מצביעים עכשיו על כל החוק כפי שתוקן. אדוני יושב הראש אפשר רק להתייחס?

דניאל בלנגה, משרד האוצר. אני אגיד,

אין לנו התנגדות להצעת החוק, הכול בסדר. גם היינו מעורבים בתהליך שהגיע. לצערנו, לא יכולנו להגיע לדיון הקודם שהיה. אנחנו רק מבקשים, בגלל שיש פה איזה שהיא השפעה על הפעילות המשקית, בזה שאנחנו מגבילים את הפעילות של רשות האכיפה והגבייה וכל העניינים של נושה וחייב, אנחנו רק מבקשים שההיוועצות תהיה גם עם שר האוצר. התקנות האלה אומרות שבין נושה לחייב, זה לא קשור לאוצר המדינה,

קשור אבל לפעילות של המשק. מה הפעילות של המשק? עושים, מעבירים תקנות לגבי הגנה בידי המוסד שמשלם ובידי בבנקים, למשך 30 ימים, על תשלומים מסוימים שמשולמים לקבוצה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת. ההשלכות על המשק יהיו מאוד מאוד זניחות. זה לא איזה משהו מאוד רחב. תשלומים לדמי קיום. בדיוק, זה הרעיון. מדובר פה בדמי קיום. לא מדובר פה במשהו עסקי. אנחנו פשוט בגלל שלטעמנו זו יכולה להיות הגדרה מאוד רחבה ואנחנו לא יודעים איזה הצעות יבואו. אם היינו יודעים איזה הצעות יבואו, היינו יכולים להתייחס לכל אחת בנפרד. כמו שבהצעת החוק הזאת לא הייתה לנו התנגדות. בגלל שהסל הזה הוא יחסית רחב אנחנו רק מבקשים להיות מעורבים בתהליך,

אתם אבל נמצאים שם, כשייקבעו את דמי הקיום האלה, כשייקבעו את תשלום הקיום, אני מניחה שאתם תהיו כדי לקבוע זכאות, שמישהו יקבל בכלל תשלומים למטרת קיום.

אז בקיזוז או שמירה מעיקול, גם שם אתם צריכים להיות? אני לא מבינה למה. אנחנו יודעים שכל התייעצות,

כל התייעצות זה נראה קטן. אז יתייעצו עם עוד שר. אבל אמרת כבר את הנימוק הראשון,

הם ממילא יהיו בהחלטות האלה.

בהחלטה של הקצבה, לא בהחלטה של ההגנה מפני עיקול. אז זה לא שייך אליכם. אם משרד המשפטים היה אומר לי הערה, אז הייתי שומע.

עברה הצעת חוק מאוד דומה רק בשבוע שעבר, או השבוע,

וגם שם יש היוועצות עם שר האוצר. זה היה בוועדת החוקה. בסוף כל הצעת חוק, ויש הרבה כאלה שמגיעות בנושא הזה. אנחנו תמיד מעורבים. ואנחנו גם רוצים להיות מעורבים פה. פשוט בגלל שאנחנו לא יודעים איזה הצעות יבואו. אנחנו כן יודעים שמדובר פה ב-500 שקלים, במשהו דמי קיום. לא מדובר פה במשהו עסקי. במקרה הספציפי הזה אין בעיה ואנחנו גם בגלל זה גם לא התנגדנו. אז אם אין בעיה, אנחנו נצביע על זה.

אבל אנחנו רוצים רק לעתיד להיות מעורבים, אם יבואו הצעות אחרות. על העתיד נדבר בעתיד. אנחנו פה, בעזרת השם. אבל ברגע שאין פה היוועצות עם שר האוצר, אפשר להביא את התקנות בלי המעורבות שלנו. ופה אנחנו רק רוצים להיות מעורבים.

להוסיף את ההיוועצות עם שר האוצר.

שזה לא שייך בכלל לעניין העסקי והכלכלי והמשקי. זה פשוט עניין אישי בין החייב לנושה. וזה מגן על החייב, על דמי הקיום של החייב. אדוני יושב הראש, אבל יש פה השפעה על המשק. ברגע שיש פה נושה וחייב, זה פעילות משקית.

אני רק מסביר לך למה אנחנו חושבים שזה לא. לא, השאלה היא, ההשפעה, מה שאני אומרת שההשפעה היא מאוד מאוד קטנה, מאוד מצומצמת. אנחנו מדברים על משרתים בשירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי או חיילים. לא לרוחב כל המשק. זה צריך להיות מקבל תשלום קיום. להגיד השפעות על המשק במקרה הזה ולהגיד שחייבים פה התייעצות. אני רק אגיד שאנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים איזה הצעות יבואו. ואנחנו לא רוצים גם, חוששים שאנחנו לא בתוך התהליך. כשיבואו ההצעות תבואו ותבקשו את בקשתכם בפועל לאותו עניין שאתם תבקשו. עכשיו זה לא שייך.

להצעת החוק הספציפית הזאת זה באמת אין, היינו מעורבים בתהליך. ואתם אפילו מסכימים לזה. ואין לנו בעיה. אבל בעתיד אנחנו גם רוצים רק להגיד את זה.

שאנחנו נהיה מעורבים. אבל בדיון בוועדה, אני מנסה להבין. אם זה באישור ועדה, אז ממילא יש לנו דיון ועדה. אם יש אישור ועדה ממילא באים לדיון בוועדה והאוצר תמיד אורח אפילו לפעמים צריך להתווכח איתו כדי שיגיע לדיונים. בוודאי אתם תמיד מוזמנים. אבל בלנגה מגיע תמיד, זה בסדר. תודה אדוני יושב הראש. זה נכון. אנחנו רוצים גם להיות. אתה עושה את עבודתך נאמנה. דרישתך נשמעה, נרשמה בפרוטוקול. אנחנו נמשיך. עוד מישהו רוצה להגיב?

אז אנחנו ניגש להצבעה, ברשותכם. מי בעד הצעת החוק כולו, כפי שהוקרא על ידי היועצת המשפטית, כולל כל התיקונים שחשפנו היום בדיון. מי בעד הצעת חוק תשלום לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023 כפי שהוצגה על ידי היועצת המשפטית. מי נגד?

אין נמנעים. הצבעה הצעת החוק אושרה. תודה רבה לכולכם.